שמח לפתוח את הבוקר הזה עם לפחות בשורה משמעותית לישראל בכל מה שקשור למניעת הבחירות. חלקנו היינו פה שלשום בלילה עד חמש בבוקר בוועדת הכספים. כולנו היינו פה עד מאוחר בלילה

מבחינתי האחריות גם שלנו, אני אומר את זה כחבר בקואליציה, אמנם לא בממשלה, להראות לעם שאנחנו יודעים לעבוד טוב יותר ביחד. יש מצוקה אמיתית וגדולה בכל כך הרבה רמות. גם כל דיון שאנחנו מנהלים פה בוועדת החינוך קשור קשר הדוק לאתגרי הקורונה. אני חושב שבעת הזאת זה היה הדבר היחיד, היחיד האחראי לעשות. אני שמח שלפחות זה מאחורינו. בנוגע לתשלומי הורים, אני חושב שזו הפגישה הרביעית שלנו ואתמול עשינו הפסקה בערך בשעה שלוש כדי לנסות לשבת ולייצר בינינו הבנות. ישבנו הרבה מאוד זמן ביחד עם הנהגת ההורים הארצית, עם צוות המשרד וניסינו להגיע למתווה מוסכם. התקדמנו מאוד ועדיין יש כמה סעיפים שאנחנו נצטרך לדון בהם פה בוועדה. למרות שצריך להגיד וחשוב לי לומר, אמרתי את זה בכל ועדה ואני אומר את זה גם עכשיו, צוות משרד החינוך עבד לתוך הלילה. בסופו של דבר אתם צריכים להבין, כל סעיף שמסכימים עליו, צריך בסוף לעבור נוסח ולשכה משפטית וצוות של לשכת השר והייתה פה עבודה מאומצת, גם שלנו וגם שלהם, אז עוד לילה של שינה חלקית, אבל באנו לפה והכל בסדר. אני רוצה לומר

כן, בבקשה. משהו לפני התשלומים. בהמשך לדיון היערכות לפתיחת שנת הלימודים שערכנו אתמול,

אנחנו יודעים מהם לוחות הזמנים לקבלת תשובה למתווה של בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל- יסודיים? בינתיים, על פי המתווה הקודם, מגייסים מורים או עוזרי הוראה וכו'. זה גם הרבה מאוד עבודה וגם תקציבים שאמורים אולי סתם להישפך, אז האם יש לנו לוח זמנים לתשובה של המומחים, של קבינט הקורונה? נכנס לפה ראש המטה של השר, יכול להיות שהוא ירצה להתייחס. היא שָׁאֲלה שְׁאלה בנוגע לבתי הספר היסודיים, בלי קשר לתשלומי ההורים. ככל שאני יודע, שר החינוך אתמול הוציא הבהרה, לפחות על פי פרסומים, שמה שגרוטו אמר זו הצעה של משרד הבריאות, לאו דווקא מקובל על משרד החינוך, אז כמו שאני מבין אין עכשיו שום שינוי. אנחנו נמשיך באותו הקו שהתחלנו בו אתמול, לחשוב שההחלטה הזו בתוך האיזונים של ניהול סיכונים היא לא הדבר הנכון. זה מה שאמרנו אתמול,

גם אני וגם חברת הכנסת שאשא-ביטון, וגם בעצם כל מי שהיה בוועדה, בוודאי הנהגת ההורים הארצית שבאמת, מדם ליבם זעקו את הזעקה של ההורים.

שבעצם הילדים מכיתה ה' הולכים להישאר רוב השבוע בבית, איך שלא נסובב את זה. אנחנו גם לא באמת נצליח למנוע את ההדבקה שלהם כי הם אולי פשוט יבלו יחד לא בתוך כיתה,

או בכל מקום שיהיו, בפארק או יעשו ספורט. מבחינת הפרטים זה מה שאני מכיר שהמשרד אתמול הגדיר. אז נראה שאנחנו צפויים לעוד כמה ימים בהקשר הזה של חוסר ודאות. אני רוצה להגיד ואמרתי את זה אתמול די הרבה בתקשורת,

נורא קל, ישר, כשיש חוסר ודאות, להאשים את כולם.

לא את, לא,

ממש לא התכוונתי אלייך, כשאני פונה אלייך זה בדרך כלל בקונוטציה מאוד חיובית. אני אומר שהציבור נורא מתוסכל שאנחנו מייצרים אי ודאות. אני מבין את זה לחלוטין אבל מצד שני יש לשר החינוך וגם לשר הבריאות אחריות לנסות לקבל את ההחלטות הכי טובות. נתוני התחלואה משתנים ואנחנו רואים מגמות שמשתנות כל כמה ימים. בסוף לאור זה צריך לקבל החלטות, גם לייצר למנהלי בתי הספר ודאות, אז אני בטוח שגם בשבוע הבא הם יידרשו לזה. עד כאן בעניין הזה. אם למישהו יש עוד שאלה בנושא אחר,

אם לא אנחנו נתחיל לעבור על המתווה עצמו. סימה, אני חושב שזו הבמה שלך. בוא, רק נעשה תיאום ציפיות, אם אתה רוצה שנחזור על כל הטבלה מחדש. כדאי, אני חושבת, שיידעו על מה מצביעים. טוב, בסדר גמור. מה, לעשות הכול מחדש? לא, רק שיגידו על כל פריט. על כל פריט, ככלל,

ההנחה היא שדובר עליו בפעם הקודמת, תפרטי את הכול כדי שהכול יהיה מאוד ברור. בסדר גמור, אוקיי, אז אנחנו נתחיל בטבלת תשלומי הורים, חובה ורשות, שמובאת לאישור הוועדה. ביטוח תאונות אישיות, אמרנו - - סעיף שכבר אושר. - - אושר בשנת הלימודים הקודמת, גם לשנה זו והתשלום עבורו יגובה בפעימה אחת בתחילת שנת הלימודים. סל תרבות הפחתנו 10% לתלמיד, זה חסכון שעומד על בין שמונה שקלים בגן הילדים עד שמונה-עשר שקלים בכיתה י"ב. השאלה נשארה, אפשר לשאול? אפשר, אפשר לשאול. השאלה שנשארה ומן הסתם לא הספקתי לעבור על הכול, הרי דובר על כך שבעצם לא מדובר על צמצום התשלום אלא שצומצם הסל. השאלה האם אנחנו עדיין מדברים על זה? אם הסל צומצם ולא התשלום צומצם? צומצם התשלום וזאת אומרת שהסכום שיעמוד לבית הספר יהיה קטן יותר מבשנה שעברה ב-10%. זה נכון, אבל אם אני הולך לשוק וקונה,

שתי עגבניות ואחרי זה אני קונה עגבנייה אחת ומשלם חצי, אז לא הורידו לי את המחיר אלא פשוט קיבלתי פחות. השר הגביל - - - זה צמצום של שירותים אז ממילא יש לך הורדה במחיר.

אבל זה לא הורדה במחיר. זאת אומרת, לא נכון להציג את זה כך. על זה דיברנו בפעם הראשונה, עופר.

נכון וצריך לומר שיש שיח עם המפעילים בסל תרבות, שיכינו מופעים והצגות מותאמים לקורונה. בכל מקרה צריך שתהיה פה אקרובטיקה, כי אי אפשר הרבה ילדים בתוך אולם. כל זה דיברנו, נכון. אני אומר שזה לא מדויק להציג את זה כצמצום תשלום. צמצמנו את התשלום, המשרד לא הוסיף. כן, זאת השאלה. אוקיי, אז בסל תרבות - - - בוקר טוב. מהי המשמעות - - - של הכמה שקלים האלה למיליוני תלמידים במערכת? צריך להכפיל את זה במספר התלמידים. בכסף?

כמה תרד הפעילות של התרבות של בבתי הספר? ראיתי שמשה שגיא אתנו, אולי יש לו תשובות מדויקות. אני הייתי חבר בכמה מוסדות תרבות, תיאטרון וכו', ועכשיו כשאתם אומרים את זה, אתם מבקשים מהם להוציא יותר כסף ולקבל פחות. ההשפעה של זה הרבה יותר גדולה מכמה שקלים לתלמיד. אם אנחנו מבקשים מהם לעשות הפקות חדשות, מותאמות קורונה וקבוצות וכו', ולהופיע מול קבוצות יותר קטנות, כלומר, לעשות יותר עבודה ואנחנו הורדנו להם את התקציב. ההיגיון אומר דווקא שההפך היה נכון, אם אכפת לנו מתרבות ומפעילות תרבות. אתה צודק, אבל על חשבון מי? אתה צודק אבל לא על חשבון ההורים.

לא, להפך, אני רוצה שהמשרד ידאג לזה. שהוא יממן, אוקיי, אני איתך.

אני פשוט אומר שהפגיעה פה ברמה של מה יהיה בתוצר בסוף, זה הרבה יותר מכמה שקלים לתלמיד. אני רוצה להגיד משהו עקרוני. אתה צודק. בסוף אנחנו בניסיון לייצר איזון עדין בין העובדה שאנחנו רוצים שכל נותני השירותים, לא בבתי הספר, אנשי התרבות ואנשי הטיולים, לא רק שיוכלו לחזור לעבוד אלא שיעבדו כמו שצריך ושהקורונה באמת תפגע בהם במינימום. ומצד שני אנחנו רוצים למזער למינימום האפשרי באופן כללי את התשלום שההורים משלמים. אני מזכיר את מה שאמרתי פה כל פעם, אני חושב ואנחנו נמשיך לעבוד לשם כך, שהתשלומים האלה צריכים באופן כללי לרדת,

העובדה שחמישה מיליארד שקלים מתקציב משרד החינוך בסוף ממומנים מההורים היא מציאות מעוותת.

אם מה שאתה אומר עכשיו היה נכון והיינו רוצים לייצר מצב שמוסדות

או אנשי התרבות,

שצריכים להגיע לבית ספר ולהתחלק לקפסולות, היו מקבלים יותר והמשרד לא מממן את זה,

ולזה כמובן אנחנו לא מוכנים. אני גם לא. אני יודע שאתה גם לא. בתוך האיזון הזה נמצא הפתרון. אולי תדבר על השינויים בעיקר. בעצם עוד לא התחלנו. יש אפשרות לומר משהו? תציגי את עצמך לפרוטוקול. לירון אשל, עורכת דין ועובדת סוציאלית מהמועצה לשלום הילד. זה ממש לומר משהו עקרוני לפני שצוללים לסעיפים. כן, משהו עקרוני תמיד אפשר. אני אגיד שיצאתי מדיון ואני בדרך לדיון והתפרצתי,

לתוך הדיון כדי להגיד את העמדה שמאוד חשוב לנו להשמיע וגם הגשנו את המסמך שלנו

עמדה עקרונית שבמהלך השנים,

וזה לפני שאנחנו צוללים לסעיפים, יש איזושהי תחושה שהתרגלנו לרעה החולה. יש לבטל לחלוטין את תשלומי ההורים, תשלומים שמנציחים בסופו של דבר פערים בין התלמידים ובחברות שונות. בסופו של דבר אי אפשר להסתכל על זה אחרת, כי זה איזשהו מס חינוך רגרסיבי ובטח לא תואם את חוק חינוך חובה חינם. ואני אגיד שבמשך שנים על גבי שנים יושבים בוועדות החינוך ויושבים חברי הכנסת השונים, יושבים שרי החינוך השונים ואומרים: זו השנה האחרונה שאנחנו נאשר תשלומי הורים. כל שנה מחדש אנחנו יושבים ואומרים: זו השנה האחרונה שניתן יד להנצחת הפערים האלה. בסופו של דבר אנחנו יושבים ולומדים את האישור. גם אתמול הקשבנו בקשב רב לנציג שר החינוך, שאנחנו מעריכים, אבל הוא אמר פה: עשינו מיפוי, אילו שירותים לא יינתנו והורדנו בהתאם את העלות. ואני שואלת האם צריכים למחוא על זה כפיים בסופו של דבר? זה ברור שאם השירותים לא ניתנים אז גם התשלום הוא יותר נמוך. וחשוב לנו לומר שוב, שתשלומי ההורים צריכים להיות מבוטלים בצורה חד משמעית, ולכל הפחות להציב מתווה שמציג הפחתה הדרגתית עד אִיוּן של אותם תשלומי הורים. ואני אגיד גם עוד משהו על מה שדיברו אתמול, על קרן המלגות. קרן המלגות היא פלסטר. בסופו של דבר קרן המלגות, החלוקה התקציבית לבתי הספר, היא לא בהכרח תלויה פר תלמיד אלא היא תלויה בעשירון שבו נמצא בבית הספר והיא ביחס למספר התלמידים בבתי הספר. זאת אומרת ששני אחים יכולים ללמוד בשני בתי ספר, שניהם מאותה משפחה קשת יום, אחד יקבל והשני לא יקבל. לכן אני אומרת שבמקום לחפש פתרונות נקודתיים ולהמשיך שנה אחר שנה לאשר את התשלום הזה, כשבסופו של דבר אנחנו רואים את המקרים בשטח, את הפערים שנוצרים, בטח בתקופה המורכבת הזאת. אני חושבת שחברי הכנסת צריכים להשמיע פה קול ולהגיד: זהו, המתווה צריך להיות מתווה חד- משמעי לסיום הסאגה הזו. תודה, אדוני.

לירון. קדם כל יישר כוח. לא הייתי בטוח שזה מה שאת הולכת להגיד, אבל אני מזדהה ואמרתי את זה בשלושה דיונים קודמים ולכן לא חזרתי שוב הבוקר על אותו שיח, גם בתפיסת עולמי. ואני חושב שצריך להיות - - - זה היה הדיון הראשון שדנו בזה ועל זה בדיוק אמרנו: כמה עולה חוק חינוך חובה חינם, בחינוך הציבורי. הוא עולה הרבה כסף.

ואני רוצה להגיד משהו - - - אמרנו שחינוך חובה חינם, ראשי התיבות שלו הם חה-חה-חה. את זה אתה אמרת. אני רוצה להתייחס גם למהות.

אנחנו נכנסנו לפה, בגדול, רגע לפני שיצאנו לקיץ, אני לתפקיד שלי וחברי הכנסת כל אחד לוועדות שלו. והיכולת שלנו לייצר את השינוי הדרמטי הזה לא הייתה קיימת. חתרנו מאוד לייצר התחלה של ההבנה שלשם צריך ללכת. אני אעשה כל מה שאני יכול. ככל שהכנסת הזו בינתיים ממשיכה זה גם יאפשר לנו לעשות את זה. להמשיך לכוון לשם, בסדר? זה הקו, לשם צריך ללכת. שום דבר ממאי-יוני שהיינו פה ואוגוסט לא יכול היה להיות במונחים האלה, ודאי בשנת התקציב הזאת. כיוון שאני גם חבר בוועדת כספים ורואה מה קורה שם - - - אז יש גם מציאות שאנחנו חיים בתוכה. אני חושבת שאפשר לחזור על הדרישה של ועדת החינוך משנה שעברה, שבתוך איקס חודשים,

ארבעה חמישה חודשים, משרד החינוך ישיג מתווה רב שנתי להפחתת התשלומים לדיון בוועדה. עד לביטולם.

כחלק מהמצב של - - - שר החינוך שותף להשקפה הזו? אני אתייחס. יואב פרנקל, ראש מטה החינוך. צריך להגיד לפרוטוקול. יואב פרנקל, ראש מטה השר.

אני אחזור ממש בקצרה על דברים שאמרתי אתמול, שהם כלליים. לגבי המתווה סימה עושה עבודה מצוינת ואני נותן לה את כל הבמה לומר. השר גלנט קשוב מאוד לצרכי ההורים, קשוב מאוד לסיפור של החזרי הכספים עבורם גם בעבר, גם התשלומים לפולין וגם דברים אחרים שמגיעים למשרדנו בכל יום ואנחנו מטפלים בהם ברמה היום-יומית. ושוב, בסיטואציה הספציפית של תקציב קורונה, של קופסאות תקציב קורונה שכרגע, משפטית, מאפשרים לעשות אותם רק עבור דברים שהם ייחודיים לקורונה ולא לאלה שנעשו בעבר.

לא יודע אם כולם מודעים לזה, אבל היום אין יכולת לייצר קופסה תקציבית עבור פעולה שהיא שגרתית, שהיא קורית לאורך שנים, אלא אם כן אתה מגדיר פעולה שהיא חדשה לתקופת הקורונה. לכן לא היה מקור תקציבי, במיוחד בשעה שמקצצים כרגע את המשרדים, יש קיצוצים רוחביים, להביא כסף לתשלומי הורים. כדי להביא כסף היינו צריכים להוריד תוכניות חינוכיות. לכן לא התאפשר הדיון על הנושא הזה השנה. חד משמעית, השר גלנט מעוניין לבחון את הנושא הזה. אנחנו כרגע עסוקים 24 שעות בפתיחת שנת הלימודים שהיא מאוד מאוד מאוד מורכבת. אני אתמול התכתבתי פה עם הצוות של יו"ר הוועדה עד שתיים לפנות בוקר, עברנו על המתווה עד ארבע לפנות בוקר, רק כדי לאפשר את הדבר הזה, כי באמת חשוב שהמנהלים יוכלו להיערך לפתיחת השנה, בהקשרים של השארת ספרי הלימוד, בהקשרים של היערכות לפעילויות חינוכיות לילדים, חשוב להעביר את זה. אז היה חשוב לעשות הבוקר הזה ולסיים עם הדבר הזה.

אחרי שנעבור לפתיחת שנת הלימודים בהתאם לתנאים הנוכחיים, בהחלט הנושא הזה יבוא לדיון. אגב, מה שסוכם לפנינו לא בא לידי ביטוי. אנחנו לא קיבלנו שום פרוטוקול, שום הנחייה, שום עבודה שנעשתה במשרד, בשנה שחלפה מאז ההכרזה של המנכ"ל הקודם על הקמת צוות או כל דבר אחר, לא נעשתה עבודה על הדבר הזה. זאת אומרת, לא היה לנו עם מה לעבוד.

זה עולם ריק מתוכן בהקשרים האלה ועשינו את המיטב. אני חושב שהתוצר הוא הכי טוב שהיה אפשרי. בסדר.

הגבייה עבור סל תרבות תתבצע בשתי פעימות. מחצית הסכום מובא עכשיו לאישור ומחצית הסכום יובא לאישור הוועדה בחודש ספטמבר, כך שבסך הכול, בעלות הכוללת של סל תרבות יופחת הסכום, כמו שאמרתי, העלויות שמוצבות לפניכם, הן מחצית מהסכום לפני הפחתה, שבחודש דצמבר נבוא לוועדה לאשר. טקס סיום במקום מסיבת הסיום הופחת ב-50%. לא נאשר גבייה, לא מבקשים אישור לגבות את הסכום כעת, אנחנו נבוא לוועדה בחודש ספטמבר ונבקש אישור לגבייה. אני מבהיר לחברי הוועדה. הסעיף הזה, כמו שאתם רואים, לא קיים פה. אין ולא מאשרים אגורה כרגע על טקסי סיום שאולי לא יקרו. טקסי סיום, כן, זה בדצמבר, ברור. בחודש דצמבר אולי כבר הקורונה תהיה מאחורינו, אולי לא. סליחה ממי שבזום, אנחנו פה באתגרי סאונד.

היינו בטקס סיום. אני עוברת להשאלת ספרי לימוד. רגע, מה עם המסיבות הכיתתיות? מסיבות כיתתיות אין גבייה. אנחנו לא מבקשים גבייה, לא כעת ולא נבקש גם - - - אתם תשפו?

תיכף נגיע לסכום התוספתי. זו החלטה משותפת עם ההורים איפה לשים את התוספת.

עבור מסיבות כיתתיות לא תהיה גביית תשלום, יוכלו לקיים מסיבות ככל שלא יגבו תשלומים מההורים. השאלת ספרי לימוד, אין שינוי ביחס לתש"ף, 280 שקלים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ו-320 שקלים בכיתות י'-י"ב. הגבייה תתקיים במלואה כעת, כדי לרכוש בזה ספרים. גם בהנהגת הורים ארצית, הארגון הארצי שמייצג את ההורים וְועד הורים יישובי, אין שינוי ביחס לתש"ף, תתבצע גבייה של שקל וחצי עבור כל אחד מהארגונים בתחילת שנת הלימודים, זה נדרש לצורך הפעילות שלהם. טיולים. בטיולים עשינו חשיבה ממש לאורך הלילה לפה ולפה ודיונים.

חשבנו לחלק את התשלום לשניים, אבל ברגע שהתיישבתי על הטבלה ובאתי לחלק, אז אני רואה שבגן הילדים יש טיול של יום אחד, שיש בו שתי הקפצות של אוטובוס והוא עולה 60 שקלים. בכיתות א' ד' יש טיול אחד של יום. אם אני אחלק את התשלום לחצי, המשמעות היא שאפשר יהיה אולי להזמין חצי אוטובוס. זאת אומרת, אי אפשר לגבות חצי מהסכום הזה, כי בתי הספר צריכים להזמין את הטיול, לשלם עבורו, בין אם הוא מתקיים בתחילת שנת הלימודים ובין אם הוא מתקיים במחצית השנייה. לכן אני לא רואה דרך והתייעצתי עם ד"ר אלי שיש, שממונה על הטיולים במשרד החינוך, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בכיתה ה' יש שני ימים. אפשר היה לחשוב לקיים יום אחד במחצית הזו ויום אחד במחצית השנייה, מי שעומד לנגד עיניי פה הוא גם מנהלי בתי הספר, שיחד עם כל המורכבות של שנת הלימודים הזו וסליחה על השפה, אבל אנחנו לא נוכל לשגע אותם ולטרטר אותם, מעבר לטרטורים הקיימים בכלל בניהול בית ספר והטרטורים הקיימים בשנה הזו, עם כל המתווים וכו'. את יכולה לחזור שוב בדיוק באיזה גילאים את מזהה אתגר? סימה, מה קורה במקרה שעלול לקרות, שקובעים טיול, מזמינים, משלמים ובגלל הקורונה או חלילה משהו אחר, הטיול מבוטל? שוחחתי על זה עם ד"ר אלי שיש, שהוא מקיים שיחות עם חברות הטיולים, האוטובוסים וכל מי שאחראי על זה, כדי להגיע להסכמה, שבשנה הזו לא יבוצעו דמי ביטול על הטיולים בגלל המורכבות ואי הוודאות. זו לא הסכמה, זה חוזה בכתב. נכווינו בפולין. בפולין היה סיפור, החברות לא רצו להחזיר כי המדינה לא שיפתה אותן. היה מאבק גדול. צריך להכניס את זה בכתב בחוזה, שאם יש ביטול בגלל ענייני קורונה, דמי הביטול מוחזרים כי זה כסף של ההורים. אלי שיש מטפל בזה, אני לא בטוחה שהוא סיים לטפל בזה אבל זאת הכוונה, לדאוג לזה שלא יהיו דמי ביטול. גם בשל מצב בריאותי וגם בשל מצב כלכלי, שלא יהיו השנה בכלל דמי ביטול לטיולים. גם לחברות הטיולים יש אינטרס לקיים את הטיולים האלה. ברור, ברור לכולם. גם אנחנו רוצים שהטיולים יתקיימו, אבל אנחנו רוצים לעגן, שאתם תעגנו את הנושא הזה בכתב, כדי שכספי ההורים יוחזרו במידה ולא יהיו. אלי כאן ותיכף ניתן לו להתייחס, אני אסיים להציג. זה סעיף שגם אני אתייחס אליו, אני רואה את זה אחרת. להוסיף עוד משהו. רם, סליחה, חבר הכנסת שפע - - - זה בסדר. אני, אין לי בעיה עם רם. שאלת לגבי השכבות - - - כן, בדיוק שתפרטי. אז כך. בקדם-יסודי, גני הילדים, יש טיול אחד שזה שתי הקפצות של אוטובוס. הקפצה, המשמעות של הטרמינולוגיה היא שאוטובוס לוקח את הילדים למקום שבו מתקיימת הפעילות. הוא לא מחכה שם. בשעה שמסתיימת הפעילות הוא מגיע כדי לאסוף אותם. העלות יותר זולה מאשר עלות של אוטובוס שממתין לתלמידים שיחכו. לכן אנחנו מדגישים פה את ההפחתה, זה יום אחד. אם אנחנו נגבה מחצית הסכום הם יוכלו להיות מוקפצים רק לכיוון אחד. אנחנו לא רוצים את זה. בכיתות א', ב', יש סיור בן יום אחד. העלות שלו היא 101 שקלים. כנ"ל בג', ד'. בכיתה ה' - - - רגע, ג' ד' זה כמו א' ב'? סליחה, ב-ג' ד' זה יום אחד, העלות היא אחרת, 126 שקלים. היא גבוהה יותר מהטיול של כיתה א' ו-ב'. למה זה, אגב? מכיוון שתוכנית הטיולים שלהם היא קצת יותר רחבה, מרחקים טיפונת יותר רחוקים - - - שם זה לא שתי הקפצות? שם זה הקפצה אחת? נשמע קצת מוזר. שם זה גם בהקפצות, תיכף - - - נוסעים עוד 50 קילומטר מבית הספר אז הסכום עולה ככה? גם שעות יותר. לטיול ארוך יותר יש מדריך. תיכף נבקש מאלי שיתייחס להיבטים המקצועיים, בסדר? אני אפרט את הסכומים, נְמפה ואז אלי יתייחס. בכיתה ה' ניתן לקיים שני טיולים בני יום, בעלות של 252. בכיתה ו' זה טיול של יומיים. יומיים זה אומר שני ימים כולל לינה. אפשר להמיר את זה אם לא יהיה אישור ללינה, אפשר להמיר את זה בטיולים יומיים, אבל העלות מתקזזת מכיוון שהנסיעה באוטובוס יקרה יותר בהתאם להנחיות הבריאות. בכיתות ז', ח', גם יש טיול בן יומיים עם לינה. סימה, אפשר שאלה טכנית? הטיולים האלה, של הלינה, לילדים בכיתות ו', ז', ח', או בכלל, בכל המערכת, מתקיימים בחברה הערבית? אנחנו נשאל את אלי שיש. אני חושבת שכן, אז נשאל את אלי, בסדר?

אני רק אסביר בסוגריים, אני מרכזת את תשלומי ההורים בעד כל הפעילויות. יש אגפים שונים שהם המקצועיים לאותן פעילויות ולכן החברים נמצאים אתנו פה. מיד נשאל אותו, בסדר? בסדר גמור. טיולים בני יומיים מתקיימים מכיתה ה' ועד כיתה ט'. העלות היא אותה עלות מכיתה ו' ועד כיתה ט', 387 שקלים, ליומיים כולל לינה. בכיתות י' ו-י"א, יש יומיים ועוד יום, העלות היא גבוהה יותר, 513, זה חיבור של עלות של יום פלוס יומיים עם לינה. ובכיתה י"ב יש טיול אחד בן שלושה ימים, שהעלות שלו 616 שקלים. אני אומַר כאן שהעלות של הטיולים לא התעדכנה כבר 12 שנים. בתי הספר נדרשים לבצע להטוטים כדי לעמוד בסכומים האלה ולהוציא טיולים. מי שנכח אתמול בישיבת ועדת ביקורת המדינה, שמע את מנהלת תיכון מקיף באריאל שסיפרה איזה להטוטים נדרשים מממנה ואיזו מורכבות יש בנושא הזה. לכן אני חושבת שאם אנחנו מחליטים על דרך אחת של גבייה לטיולים, היא צריכה להיות רצופה בכל שכבות הגיל ולא לטרטר את המנהלים ואת הצוותים שלהם עם על זה גבינו כך ועל זה גבינו כך. צריך לקחת בחשבון שאם גבו מחצית הסכום ובית הספר התחייב על התשלום, הטיול הזה מתקיים במחצית השנייה והילד לא שילם במחצית השנייה, מה יעשו איתו? בית הספר התחייב ונכנס לגירעון. זה לא שהטיול בוטל אלא הילד פשוט לא שילם. ייווצרו פה בעיות הרבה יותר מורכבות מן הבעיות שיש מלכתחילה, גם עם תלמידים שלא משלמים ובכל זאת מוציאים אותם לטיולים, בסדר? אתם רוצים לקבל התייחסות של אלי שיש?

אני מזמינה את אלי. אלי שיש, אתה נמצא אתנו? כן אני נמצא. שלום לכולם. שלום, בוקר טוב, בבקשה. לגבי מה שהציגה סימה בצורה יפה ומשכנעת, שני דברים. אחד, בשיחות שקיימנו עם נציגים של חברות הטיולים, שהן פועלות בתוך מערכת החינוך, הם מביעים רצון כן לסייע ולהתחבר, לתוך העניין או הסיטואציה הזו שיש קושי בהתקשרויות. לכן הם יהיו מוכנים, אם תהיה סיבה שהיא הגיונית, בזמן סביר, אף לבטל את דמי הביטול. הדבר השני שהצלחנו להתארגן עם הנושאים השונים, הוא שתהיה אפשרות כניסה למוזיאונים ולמוקדים של שמורות טבע כהנה וכהנה, על פי תיאומים מראש, וזה יאפשר גיוון של שטחים פתוחים לפעילות מחוץ לבית הספר. הטיולים שמתקיימים בבתי הספר הם תלויי גיל - - - אלי,

שאלה מתוך העניין. בחברה הערבית, כמה מוזיאונים קיימים שמתאימים לסיורים של בתי הספר? אני אומַר ככה. כל שמורות הטבע שאנחנו מכוונים לשם, לאזור של שטחים פתוחים שתהיינה פעילויות ופחות להיכנס למבנים סגורים, בכדי לא להקשות, כי כבר אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. המפגש החברתי הוא מאוד חשוב וכשעושים אותו במרחב הפתוח זה נותן אפשרויות יותר מגוונות ואווירה חברתית יותר נעימה. זה מצוין. אתה לא ענית לי על השאלה. אני לא יודע לספור איזה מוזיאונים הם מוזיאונים ייחודיים לחברה כזו או לחברה אחרת, אני יודע להגיד שמרבית המוזיאונים שקיימים במדינת ישראל, מאפשרים לכל מגזרי האוכלוסייה לקחת בהם חלק ולהתרשם מהמוצגים שיש בהם. שתי מלים נוספות רק לגבי העניין של הטיולים הארוכים. נכון להיום אנחנו בשלבי סיום של מתווה, יותר נכון סיימנו את היערכותנו ל-1 בספטמבר, לאפשר טיולים שיהיו עם לינה, הן בתנאי אכסניה והן בתנאי שטח, על פי כללים שהוגדרו לצורך העניין הזה לפעילות. יש מגבלות עם האוכל אבל גם עם זה אנחנו מסתדרים ויש מתווה מתאים לעשות את זה. בפעילויות שהסתובבנו בהן במהלך הקיץ האחרון, קורסי הכשרה של מנהיגות צעירה, במוקדים שונים, אחד הדברים שהכי חשובים שהילדים טענו זה שהכי מרגש היה להיפגש ואנחנו בעד העניין הזה שהמפגשים האלה יהיו במרחבים פתוחים. לענייני תשלומי ההורים, מה שסימה הציגה לגבי השכבות הצעירות של בית הספר היסודי, העלויות של הטיול ומשך השהייה של הטיול, יש עלות לאוטובוס שהוא צמוד מספר שעות יותר ממה שהוא, וכמובן גם למרחק יש מחיר. כשמתמחרים את האוטובוס התלות היא במשך השהייה של האוטובוס ומרחק הנסיעה שלו. על כך יש להוסיף כניסה לאתר כזה או אחר, ליווי של מדריך, ליווי של מגיש עזרה ראשונה או חובש בהתאם לצורך ובמקומות שצריך זה מאבטח. אלה הדברים פחות או יותר של מה שאנחנו מנסים להתארגן לשנה הזו. בהתאם למה שיתפתח מביצי הנגיף אנחנו נגיב עם הנושאים האלה.

אתה תוכל להגיד לנו מהו אחוז בתי הספר הערביים שיוצאים לטיולים האלה של יומיים? ושלושה ימים? נכון לתקופה הזו, מרבית בתי הספר של החברה הערבית, לוקחים חלק בטיולים של יומיים. מתוך כמות בתי הספר שסָקַרנו אותם בשנתיים האחרונות, כמה בתי ספר לא משתתפים בטיולים של יומיים. נכון להיום אנחנו יודעים על מספר של 256 בתי ספר, שגם עליהם אנחנו עובדים. יש כל מיני משמעויות שיש להן היבטים תרבותיים; בנות לא יוצאות עם בנים, בנות לא ישנות בחוץ וכו'. אנחנו עוסקים בעניין הזה בשנתיים האחרונות ולאט לאט אנחנו מקצרים טווחים. אנחנו נמצאים היום במקומות מצוינים בעניין הזה, של טיולים עם שני ימים ומעלה, לתלמידים, גם בחברה הערבית. אלי, קודם כל אני מאחלת לכם שכל הטיולים ייצאו כסדרם ושהילדים ייהנו ויטיילו ברחבי ארץ- ישראל,

אבל בכל אופן - - - בחשש, את הנושא של ביטול. אמרתי את זה קודם, אני חוזרת, לארגן את זה בכתב מול ההתקשרויות, עם כל הגורמים שמבצעים את הטיולים, רְאה מה היה לנו עם פולין. יש קושי גדול אחר כך והמנהלים נמצאים בתווך ואתם צריכים לעבוד סביב העניין הזה. מוטב להפיק את הלקחים ממה שהיה, ללמוד ממה שהיה ולהיות יותר חכמים השנה. מצוין, ברגע שתהיה לנו את האפשרות להגיד לחברות הטיולים שאושרו תשלומי ההורים וכדאי שנתכנס לשיחה מסכמת להיערכות לשנת הלימודים הבאה, אלה הדברים שהתחלנו לדבר עליהם במפגשים ספורדיים כאלה ואחרים, עם נציגים של חברות הטיולים. יש לנו 52 כאלה חברות שנמצאות במאגר. אני מאמין שכולן תבאנה אל המקום שאנחנו מבקשים וזה להיעתר, לוותר על תשלומי ביטול או קנסות ביטול או מה שזה לא יהיה. אנחנו שם. תודה, בהצלחה. תודה רבה. אוקיי, יש לעוד מישהו משהו ספציפי להגיד על הטיולים?

ההערה העקרונית של חברת הכנסת פורמן, אני רק רוצה להעיר לגבי תשלומי רכישה מרצון, לא סיימנו כאן. אני חושב, כיוון חברת הכנסת אורלי אמרה פה, שהיעד שלה הוא לבטל את תשלומי הורים ההורים כליל, אני מביע פה את התנגדותי למגמה הזאת.

לדעתי זה קו אדום שצריך להיות של הוועדה, לא לבטל תשלומים מרצון.

אנחנו לא דנים כרגע בכל חוק חינוך חובה ובכל המשמעויות, לא להגיע למצב שהורים רוצים לשלם עבור חינוך, עבור העשרה, והחינוך הממלכתי לא מאפשר את זה. במובן הזה אני רוצה לשאול את סימה, למה בעצם הפחתתם? הרי הסברת לנו שההגבלה היא מקסימלית, עד איקס אחוז. למה להפחית תשלומים מרצון, אם ממילא יש הגבלה מקסימלית?

אם הורים רוצים לעשות עוד טיול לצורך העניין או עוד תל"ן או כל מה שכלול ברכישות, חוג של "בית ספר מנגן", או מה שזה לא יהיה, מה זה מפריע לך? אם זה יתאפשר הרי זה יתאפשר.

לא יגבו מהם, ובזה אני שותף לאמירה שצריך לעקוב אחרי השירותים אם הם בוצעו או לא. למה בכלל להגביל את זה?

שברכישה מרצון אי אפשר לרכוש שירות שהסכום לגבייה הוגבל בסעיף אחר. זאת אומרת, אני לא יכולה לממן עוד חלק מהטיול שהסכום עבורו מוגבל, באמצעות רכישה מרצון. אם זו אותה פעולה או אם זו פעולה נפרדת?

אם יש דברים אחרים, שירותים אחרים. למשל, סדנה, כמו שאמרתי אתמול שמביאים לבית הספר.

יציאה של כל בית הספר ליום כייף בפארק הלאומי, שיש לזה ערך שעושים את זה ביחד, אז יכולים לעשות את זה באמצעות תשלומים מרצון. לרכוש ספר מתנה ליום הולדת לילדים בכיתה א' שלמדו לקרוא וכל ילד שחוגג יום הולדת מקבל. אני עכשיו סתם אומרת דוגמאות. למה הגבלנו? ראשית, אנחנו תמיד מגבילים בסכום, השר תמיד מגביל בסכום, חיפשנו מקומות שבהם אפשר להקל בשנה הזאת על רכישת השירותים האלה - - - למה להקל על מי שלא מעוניין בזה? להקל ולהפסיד. הקלה הופכת הכבדה.

אבל יכול להיות שבכיתה אחת יש ילדים שאין להם את האפשרות. אפשר לעשות את זה בתיאום עם ועד

אתה יוצר פערים בתוך הכיתות. אני מבין, אפשר לעשות את זה בתיאום עם ועד הורים, פר בית ספר. יש ועד הורים, יש מנהל, לא צריך שזה יהיה בתור קנאה בתוך כיתה. התפיסה הזו יוצרת, מגדילה, בעצם, את האי שוויון. היא יוצרת מצב בלתי נסבל של תלמידים מעטים מאוד, שיש להורים שלהם את האפשרות, בעוד שיש רבים מאוד שאין להם. זו תפיסה מעוותת של חינוך. אבל אותו הדבר אתה יכול להגיד על מי שמלמד את הילדים שלו בבית, אולי גם את זה נגביל, מי שלוקח לבן שלו מורה פרטי.

זה לא ככה, אנחנו - - - העיוות הוא, חבר הכנסת כסיף, העיוות הוא לייצר שוויון של נבערים. אתה רוצה שכולנו נהיה נבערים במידה שווה.

אני רוצה, להיפך - - - זו אמירה מאוד קשה,

זו אמירה מאוד קשה. אולי נעשה ניתוח מוח לכולם ונוריד את האיי.קיו.

רואים, מאז שהחלה מאז שהחלה מגפת ההפרטה, ואני מדבר כרגע ספציפית על החינוך, אנחנו רואים שישראל היום הידרדרה ביחס למה שהיה לפני כן.

בממד השוואתי ברמתם של התלמידים, ככה שההפך הוא הנכון. איזו הפרטה? איזו מגפה?

ישראל ממוקמת במקום נמוך מאוד בין מדינות ה-OECD בגלל המדיניות הקלוקלת שיצרה מצב של הבדלים עצומים.

הייתי לא מרוכז לחצי דקה ואני רואה שהדיון ברח למקום אחר. אנחנו גולשים לדיון מאוד מאוד חשוב. רגע, אני אתן לך, עמית. רגע, קלנר. אני מציע ואגב,

כאחד היוזמים של הדיון על האוטונומיה שקשור קשר ישיר גם לשאלת ההפרטה וגם לשאלת - - - לא,

הוא משהו אחר לגמרי.

זה דיון מהותי וקשור. כשדנו באוטונומיה אמרנו שהוא לא קשור להפרטה. זה לא כטענה, אני אומר, בסוף זה קשור גם לתפיסת העולם. מה שרציתי להגיד בסך הכול, שיהיה לנו עוד דיון על זה, זה מה שסגרנו ולכן את הדיון החשוב הזה אין טעם לעשות בהקשר של תשלומי הורים וגם דנו בעקרונות. אנחנו בתוך העקרונות ועכשיו אנחנו מאוד קרובים להגיע לסוף ולכן אני מבקש להתמקד. אחרי זה לשמוע לרגע גם את העמדה של ההורים, לפני שאנחנו מתקרבים לסיום. מה קשור לשאלה ששאלתי למה לייצר הגבלה, למה להפחית תשלומים מרצון, כי ממילא זה סכום מכסימלי? כן, אבל ההורים תמיד יוכלו לתרום לבית הספר. לא, הם לא יכולים.

לא יכולים, היום הם לא יכולים. הורים יכולים לתרום לבית ספר? הם יכולים לתרום, לא במקום תשלומי הורים,

לא קשור, עזבי תשלומי הורים. הם יכולים לתרום למטרות מסוימות בלבד, לא כהשלמה. אם הם רוצים ליצור סכנה של - - - אני אגיד על זה, תודה על ההערה, הדיון הזה מאוד מאוד חשוב, הוא מייצג גם את - - - שלנו כמשרד, לעשות - - - כדי למצוא את נקודת האיזון. נקודת האיזון הרבה פעמים זזה והיא מאוד מורכבת למציאה, בין הזכות של הורים להשפיע על החינוך של הילדים שלהם וזכות של הורים לרכוש העשרה ותוספות ותוכנית לימודים נוספת באמצעות רכישה מרצון, ולתת יותר, לבין הזכות לחינוך שוויוני לכלל התלמידים, גם למי שחסר לו. לכן בכל חוזרי המנכ"ל שלנו, מה שאנחנו עושים זה מוצאים את נקודת האיזון בין שתי נקודות המבט האלה. כמובן שמכל נקודת מבט שתסתכל היא פחות נוחה כי אתה מסתכל דרך עיניים שלנו כממלכה, אז בעצם אנחנו רואים גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. בשנה הזאת נקודת האיזון זזה למקום שמתחשב במצב הכספי. אני רוצה לומר לך משהו. בבית הספר שלנו היו, לפני הצהרונים של כחלון ואני אומר את זה גם לחבר הכנסת טייב, היו אפשרויות ברשות,

אנשים שילמו תל"ן ברשות, כולנו הסתדרנו. מי שלא היה לו, חבר הכנסת כסיף, מי שלא היה לו הסתדרנו. היה מספיק,

זה לא יכול להתבסס על הרצון הטוב של הפרט. זה תפקיד של המדינה. זה ההבדל בין צדק לצדקה. אגב, בהלכה היהודית 'צדק צדק תרדוף' לא רק בהקשר המשפטי, אלא דווקא במקום צדקה, כל הנושא של לקט פאה ושכחה זה צדק, זה לא צדקה. אתה מציג עמדה הפוכה. היהדות מעודדת אבל אני אומר עכשיו באופן מעשי. בבית הספר 'אהבת תורה' ביישוב גבע-בנימין, היו חוגים, כל הילדים נהנו. רוב ההוצאות,

זה "נר לאחד נר למאה" כולנו הסתדרנו. באו הצהרונים של כחלון, אמרו: תשלמו 200 שקל כולם,

ביטלו את כל החוגים המעולים שהיו, המעולים, שכל תושבי 'אדם' נהנו מהם, שחמט ורובוטיקה, כולם נעלמו, נשארנו כולנו עם 200 שקל, עם חינוך מאוד מאוד רדוד לכולם, וכולם יהיו נבערים במידה שווה והפסידו, והפסידו. אני לא רואה סתירה בין הזכות, היא לא עומדת בסתירה, זה אחד על גבי השני.

בחינוך הממלכתי, נותנים בסיס אחד לכולם, במסגרת שוויון ההזדמנויות, ואני שותף לקריאה הזו, אבל על גבי זה, כל הורה שמעוניין, ודאי להשקיע מכספו, אין שום סיבה בעולם, אסור לנו כמדינה למנוע ממנו. אלה שני דברים שלא עומדים במקביל ושאת צריכה לאזן ביניהם, אלה שני דברים שעומדים אחד על גבי השני.

זה דיון מרתק ומעניין, שאני מקווה שאנחנו נגיע אליו, אבל יש שני דברים שאני אומרת בקצרה, לא ניכנס לעומקם של דברים.

בגלל התחושה הזאת שלך, נוצרו עם השנים, נוצר הצורך לתוכניות לימודים נוספות, מה שאנחנו קוראים תל"ן וכל תשלומי שירותים מרצון, כל פעם קראו לזה משהו אחר, כי הרגשנו שמה שהממלכה נותנת הוא לא מספיק, אנחנו רוצים לתת עוד לילדים. דבר שני שאולי היה מיישר את הכול, לו היינו מפעילים את החוק של יום לימודים ארוך, שחוקק כבר לפני הרבה מאוד שנים ולא יושם בכל הארץ, שהוא בעצם אמור לתת את אותה מנה גדושה שכל כך חשובה שאתה מדבר עליה. כרגע אנחנו עם התל"ן למשל, שהוא חלק מאוד משמעותי בתוספת הזו לליבת הלימודים, אבל אני חושבת שחוק חינוך חינם חובה בחינוך הציבורי זה דיון מאוד מאוד משמעותי, מהותי,

שאנחנו צריכים לקיים אותו בלי שום קשר.

נעבור לשמוע את מרום שיף, יו"ר הנהגת ההורים. כולם מדברים פה על ממלכה, איך קוראים לזה שעומד בראש הממלכה? נתניהו? לא, ממלכה. ניסה להצחיק אותנו, הצליח באופן מאוד חלקי ולכן אנחנו נמשיך. סליחה,

תמתין דקה בסבלנות, סימה צריכה להציג גם את השל"ח ואת ההזנה. של"ח. חילקנו את הסכום לשניים. התשלום המרבי לכל שנת הלימודים הוא 150 שקלים. חילקנו את התשלום ואת האישור לשתי פעימות, 75 שקלים. בדצמבר נבוא לוועדה לבקש אישור על 75 שקלים נוספים, המחצית השנייה. בהזנה, חוק ארוחה יומית לתלמיד, גובה השתתפות הורים היא בעלות של ארוחה יומית לתלמיד, בנוסף על התשלום שהמדינה מממנת. זה תשלום שהוא דיפרנציאלי לפי הכנסה לנפש. אין שינויים ביחס לתש"ף. אנחנו ציינו פה אישור כבר כעת לכל השנה. בפועל, התשלומים מתבצעים חודש בחודשו, זה לא שגובים את התשלום עבור הארוחות לכל השנה. אלה השירותים לאישור הוועדה. את התל"ן כבר הצגנו. אני תיכף אתייחס,

עם עמדתי, לפני כן אני רוצה לשמוע את ההורים. מירום, שלום. תודה רבה סימה, גם על העבודה, כמו שאמרתי כבר מקודם, המאוד מאומצת. רם, לגבי התל"ן, שאלה באמת קצרה. עוד פעם, אני יודע שדיברנו על זה ואני לא שמעתי מענה לכך עכשיו. גם לגבי התל"ן יש הרי סיכוי מאוד גדול וזה אפילו מופיע בחלקים ממה שכתבתם, שלא יהיו לימודים בכיתות, איפה התל"ן נכנס פה? האם הוא בכלל יהיה רלבנטי? ואם לא, אז למה לגבות? אחד הדברים הראשונים שכתבנו ותראה בטבלה, שהתכנון של התל"ן והגבייה עבורו, תהיה בהתאם ליכולת של בית הספר לבצע את התל"ן. ניתן לבצע גם תל"ן מרחוק אבל לא כל תל"ן. השנה קיים קושי נוסף לביצוע תל"ן, תל"ן, כשאתה גובה עבור שעה, אתה לא רוצה לתת מחצית השעה כשלומדים בשתי קבוצות. לכן אנחנו מתריעים פה בפני המנהלים ואומרים להם, גם בפני המפקחים, זאת ההנחיה שתהיה: לפני שאתם קובעים את התל"ן וגובים עבורו, תוודאו שאתם יכולים לתת תמורה מלאה עבורו. בין אם פנים אל פנים ובין אם בלמידה מרחוק. זה חייב להיות.

הוספנו השנה בפעם הראשונה את האפשרות לקיים תל"ן שהוא במחצית אחת. עד עכשיו התייחסנו לתל"ן כאל ש"ש לאורך השנה, אבל אפשר גם לעשות כמו קורס סמסטריאלי באוניברסיטה, קורס של מחצית אחת, כדי לא להתחייב מראש למדריך ולא לחייב את ההורים מראש. ולראות איך זה מתבצע. אפשר לתכנן גם את זה וכמובן לגבות בהתאם.

בין אם במחצית הראשונה ובין אם במחצית השנייה. אני רוצה שנחזור להתמקד, שנשמע את ההורים ואחרי זה נחזור להתמקד בסעיף של הטיולים שעליו יש פערים. מֵרום, אתה אתנו בבקשה? בבקשה, בוקר טוב. בוקר טוב, אני אתכם. אני רק רוצה לומר, מעבר לעמדתך על המתווה עצמו, הנהגת ההורים הארצית היא משהו שאני לא הכרתי באופן אישי לפני תחילת העבודה המשותפת שלנו, בעיקר עם נושא תשלומי הורים. ואני באמת אומר, היו לי על זה גם שיחות עם אנשי משרד החינוך, אני חושב שאם הייתי הורה לילדים הילד שלי עוד מאוד קטן אבל בעצם גם אותו אתם תיכף מייצגים, אני באמת חושב שההורים צריכים להיות גאים באופן שבו אתם מייצגים אותם. נגיעה רוחבית בכל

גם בתשלומי הורים וגם בדברים אחרים, שאתמול דיברנו על המתווה, לא הכרנו לפני כן. אני באמת מעריך את העבודה שלך ושלכם. אני חושב שהיא נעשית בצורה מאוד מאוד מעמיקה ורצינית. זה לא אומר שעל הכול הסכמנו אבל חשוב לי לומר. קודם כל תודה ובוקר טוב. ואני רוצה להתחיל בדברים. קודם כל, רם, תודה על כל השותפות המלאה. אנחנו באמת לא הכרנו, עד שלא נכנסת לתפקידך. תענוג לעבוד איתך ואנחנו באמת לא תמיד מסכימים על הכול אבל החשוב הוא - - - ודו שיח ובסוף מגיעים גם לדברים טובים בדרך הזאת. אני גם רוצה להגיד מילה טובה גם לאנשי משרד החינוך, שיש לי איתם חילוקי דעות על תשלומי הורים ועל סדרי עדיפויות, אבל אני חושב שהיה בימים האחרונים דו שיח פורה. אנחנו לא מסכימים, למרות כל הדברים שאני אומר כרגע, אנחנו כהנהגת הורים לא יכולים לתמוך במתווה שהוצג עכשיו. הסיבה שאנחנו לא יכולים לתמוך היא שלנו הובטח על ידי מנכ"ל משרד החינוך הקודם, שיציגו מתווה רב שנתי לצמצום תשלומי הורים. במתווה הנוכחי אין צמצום אמיתי של תשלומי הורים ואנחנו מאמינים שלילדים שלנו מגיע החינוך הכי טוב בעולם ולא להתפשר.

מגיע לכל ילד חוג רובוטיקה, כן מגיע לכל ילד שהוא רוצה ומתאים לו, חוג ברמה הגבוהה. אנחנו כן מאמינים שהוא לא צריך לשלם על הדברים האלה ולא צריכים להתפשר על הרמות הנמוכות. אנחנו מבינים שיש משאבים ואיך אומרים, לא כל המשאבים הם לפי מה שאנחנו רוצים אותם, אבל מכיוון שאין השנה צמצום, אנחנו לא יכולים לתמוך בכזה מתווה. הבעיה שלנו היא פחות בחלוקה ובצמצומים ובאיך שזה נעשה ובפיקוח. אנחנו חושבים שהפיקוח שנעשה, שאת החלק השני יביאו לוועדה עוד פעם כדי לבדוק שלא גובים סתם כסף מן ההורים זה נכון מאוד. ואנחנו קוראים למשרד החינוך, שיקים ועדה לצמצום תשלומי הורים בחמש שנים. זה הדבר הנכון שצריך לעשות אותו, כדי שבאמת ניתן לכל ילד במדינת ישראל חינוך ראוי, לא נייצר פערים בחברה הישראלית וברמה הכי גבוהה שאפשר. ואני בטוח שבדו שיח נוכל למצוא את הדבר הזה בצורה נכונה, בדרך הכי טובה שבעולם. תודה רבה, תודה רבה. למשרד יש עוד התייחסות לדיונים או שאני יכול?

אתה נמצא אתנו? שלום גור,

בוקר טוב, אני שמח שאנחנו מגיעים לישורת האחרונה של הדיון הזה. חשוב רק להבהיר בנושא ההיערכות התקציבית של בית ספר, שכולנו נהיה מודעים לעניין הזה.

מנהל בית ספר הוא מנהל פדגוגי אבל הוא גם מנהל מערכת כלכלית של בית הספר שלו. המציאות הזו שאנחנו מכניסים אותו אליה השנה זו מציאות לא פשוטה, צריך לומר את זה, שהוא יצטרך לעשות שני חוזרי תשלומי הורים בשתי פעימות, זה מאוד מורכב. אנחנו מלבישים עוד מורכבות על הקורונה. אני אומר, אנחנו צריכים לצמצם את זה לדברים שבאמת יש בהם את הצורך האמיתי, בחלוקה לשניים. אני אומר את זה בעיקר בהתייחס לסיפור הטיולים. אנחנו עושים בקרות, גם כלכליות, על התנהלויות של בתי ספר. אני כמעט לא רואה מצב שבו מנהל בית ספר יוכל מבחינה אמיתית, לחלק את הגבייה על טיולים לשניים וזה בטח לא רלבנטי לטיול של יום אחד. גור, יש לי שאלה. תראו, אני תיכף אתייחס לכל המתווה אבל רגע, ספציפית על הטיולים. אנחנו גם שוחחנו עם הרבה בתי ספר וגם עם חלק מחברות הטיולים. אני חושב שגם סימה התייחסה לזה. צריך להבדיל בין כל מה שקורה אחרי כיתה ה' לבין מה שקורה לפני כיתה ה'. אני יכול להבין שחצי טיול זה דבר שפחות מומלץ, גם על ידינו, לא כדאי לשלוח את הילדים בלי להחזיר אותם הביתה, בשום פנים ואופן, כמובן, אבל, אם מכיתה ה', ו' ומעלה, אנחנו יודעים הרי, שבכדי להצליח להשתמש בתשלום היחסית גבוה לטיול, לאור העובדה שאין כרגע לינה, יצטרכו לפצל טיולים, לעשות הרבה טיולים. לכן אני לא רואה שום בעיה. גם מנהלי בתי הספר ששוחחנו אותם, לא רואים שום בעיה לפצל. אולי זה יהיה להם פחות נוח, את זה אני מבין, אבל הם יוכלו להתמודד עם זה. לכן אני מעביר קו מאוד ברור, בין עד כיתה ד' למכיתה ד'. תראה, המשימה המשותפת שלנו ונדמה לי גם שלכם, היא לוודא שבאמת הורים לא ישלמו על משהו שהם לא מקבלים אותו. לא נכנָס כרגע לשאלות עקרוניות של כן או לא יהיו תשלומי הורים, שקודם עלו פה, אני שם רגע בצד. בהנחה שהורים משלמים על טיולים אנחנו צריכים לוודא שהם ישלמו על טיול שהם באמת יקבלו אותו. מצד שני, יש פה את המנהלים, שגם עליהם אנחנו צריכים, כמערכת חינוך, להגן. אין לי שום ספק ואין פה ויכוח, תל"נים כן מתקיימים או לא מתקיימים, אין לי ספק שטיול ישלמו עליו וטיול יקבלו אותו. זו לא שאלה, אף אחד לא יגבה על טיול של יומיים ויגיד להורים: בעצם אני לא מוציא את הילדים לטיול. ברור שהטיולים ייגבו ועל טיולים ישלמו. כל מה שאנחנו עושים פה זה כאילו עוד בקרה,

בואו נעשה באמצע השנה עצירה ואז נחלק את זה לשניים וכו'. כל מה שאנחנו עושים פה זה שאנחנו מטילים עוד עומס ביורוקרטי, עוד פעם לפזר חוזר תשלומי הורים, עוד פעם לגבות מכולם, עוד פעם לעבור את כל הסאגה הזו. תודה, אתה צודק בכך שאנחנו מעט מייצרים מצב שהוא פחות אידיאלי אבל בסוף, כמו שאמרתי מקודם,

בואו נסתכל על המאקרו. העיקרון הוא שאנחנו צריכים לאזן בין צרכי בתי ספר לבין ההורים. זה אף פעם לא נפגָש במאה אחוז. וככל שאנחנו נלך לקראת המנהלים שאני מאוד מעריך אותם, אז אנחנו במידה רבה נקשה על ההורים. אנחנו יודעים וגם אתם הסכמתם אתנו, שהרי בתי הספר, כי זה מאוד מורכב, לא החזירו להורים את כל מה שהם היו צריכים להחזיר בין אפריל לאוגוסט,

ולכן אנחנו לא מוכנים וזה מה שאמרנו לאורך כל הדרך, אנחנו לא מוכנים לייצר מצב שההורים קודם ישלמו ואחר כך יוודאו. כמו שגם אתה אמרת, אתה לא רוצה שזה יקרה. לכן מה שאני מציע, לאור העובדה שאני קשוב למה שאתם מסבירים על עד כיתה ה' למעשה וחברי הוועדה, אני רוצה שתקשיבו כי ייתכן שזה משהו שתיכף נצביע עליו, להגיד כזה דבר: אנחנו רוצים שיתבצעו טיולים, אבל אנחנו לא רוצים שישלמו על טיולים באם הם לא יקרו. ולכן, מה שאני מציע זה שנחליט שעד כיתה ד' אנחנו נאפשר להם לשלם את הסכום המלא, לאור העובדה שיש רק יום אחד, אם כי הוא יכול גם לקרות בפברואר אבל לא חשוב, אבל שוב, אין שום סיבה בעולם שמכיתה ה' עד י"ב ואגב, אלו גם הסכומים המשמעותיים בכסף, משלמים עליו - - - רק מילה - - - רק רגע גור, תן לי לסיים את המשפט. מכיתה ה' ומעלה, הם ישלמו מחצית מהסכום בדיוק כמו בסעיפי של"ח וסל התרבות. גור? אם נסתכל רגע על המנהלים ונלך עם מה שאתה אומר, אני שומע את מה שאתה אומר, אתה יכול לחלק את זה,

בוא נחלק את זה ליסודיים ותיכוניים,

כי מנהל, ברגע שהפלת עליו את כל העבודה הזו, אני לא רוצה להגיד 'הרגת אותו' אבל העמסת עליו הרבה. בוא לפחות נפטור את מנהלי היסודיים מהסיפור הזה, עד כיתה ו'. נשמע לכם כמו פתרון סביר? האם יש היום אישור ואני רוצה לשמוע ממך גור, או מאלי שיש, האם היום יש אישור ללינה בחוץ? כי י"בניקים יוצאים בדרך כלל בתחילת שנה כי אחר כך יש מרוץ לבגרויות, אז השלושה הימים האלה, אם יתאפשר להם לצאת עם לינה אז זה טיול של רק עכשיו, עוד לפני החגים, זה מה שקורה בפועל. אני לא יודעת מה המצב. אני מתנגדת לסידור הזה. אני חושבת שכן צריך, טיולים הם אחת הפעילויות המשמעותיות ביותר בשנת הלימודים, צריך לאפשר לזה להתקיים בהתאם להוראות הבריאות. זה בדיוק מה שאנחנו מציעים.

אבל להגיד: תגבו חצי עכשיו וחצי אחר כך, יכול להכניס את המנהלים להסתבכויות כלכליות, כי אין לנו שום ערובה לכך שהורה שהסכים לרכוש את השירות במחצית הראשונה ועל חשבון ההסכמה שלו הזמינו - - - אבל סימה, רגע, צריך לתפוס במציאות. במחצית השנייה הורה יגיד: אני מסרב ואז בית הספר ייכנס לגירעון. אבל שום בית ספר לא יוציא בכיתה י' ארבעה טיולים באוקטובר. זה לא יקרה, כי הרי הם יוצאים לטיולי יום. אין כזאת מציאות. א', יכול להיות שכן אפשר יהיה לצאת ליומיים שלמים ולא בתור - - - אבל אי אפשר כרגע, כרגע אי אפשר.

אני ממש שמחה על האמירה - - - אני מכבד אותָּך מאוד, אבל ההחזרים הם בשוליים. זה הקו שלנו, כל בתי הספר כבר סיימו להחזיר, הרוב של בתי הספר - - - זה לא המידע שיש לי,

סימה, רגע, רגע, אנחנו לא ניכנס לזה עוד פעם. יש הסכמה שרוב, את יודעת מה, אני לא רוצה לדבר על "רוב",

כל אחד מאתנו תופס את התמונה אחרת, בוודאות לא כל ההורים קיבלו החזר, נכון? וזהו, ונגמר הסיפור. אתמול בוועדה, סימה אמרה שההחזרים מסתיימים.

בספטמבר, אמרת אתמול. יותר מזה, העמדה שלךָ מתחזקת, נשארו להם חמישה ימים להחזיר את הכול מ-5 באפריל, אז ברור שזה לא יקרה. וזו אגב, לא טענה אלייך, אמרתי את זה גם אתמול, אבל ברור שבתי הספר לא יחזירו את מלוא הסכום. זה מה שאנחנו עושים פה כבר חודשיים, מנסים לוודא, בטח בשנה הזו אם כי באופן כללי זו תפיסתי, שהורים לא ישלמו על מה שלא יגיע. זה ברור לנו שכרגע אנחנו לא יודעים להגיד שזה יגיע. מכבד מאוד את דעתך, זה מה שאני הולך להעלות פה. זו לא הצעת השר שמובאת לדיון. הצעת השר שמובאת לדיון - - - חבר הכנסת, שוב, אני כן אגיד שאני מאוד מכבד את מה שגור הציע, לדעתי זה רעיון טוב. אני אומר עכשיו לוועדה. לפחות לאפשר למנהל להתעסק פעם אחת בנושא הגבייה של הטיולים. אם אנחנו אומרים שביסודי אנחנו - - - עד כיתה ד' - - - וגם לעזור למנהל א'-ד', עם יציאה של ה' ו'. אני גם חש בזה. היועצת המשפטית שלנו מבקשת להתייחס. אם הם יסכימו לזה אז אפשר. אוקיי, היועצת המשפטית של משרד החינוך, בבקשה. מיכל שאול, שלום. בוקר טוב. שמעתי ברקע את הדברים של מירב. ההצעה צריכה להיות מקובלת גם על המשרד. זו צריכה להיות ההצעה של המשרד. כרגע, מה שהצעת זה לא הצעת המשרד. רציתי לראות אם זה הופך להיות הצעת המשרד ואז להביא את זה לידי הצבעה, אם זה משמעותי.

אי אפשר להצביע על משהו שבעצם לא הייתה הצעה שלנו, או לא הופכת להיות ההצעה שלנו. אני מבין, בסדר גמור. יתכבדו אנשי המשרד ביניכם לסכם את זה ואם זה מה שאתם מאשרים אנחנו תיכף נביא את זה להצבעה. מה קורה עם מסיבות כיתתיות? לא, אני מדבר ספציפית על הדבר הזה. לא נצביע על הכול לפני שהדברים יהיו ברורים. אני רק רוצה לציין משהו שאני קורא פה תוך כדי. ה' ו' עושים טיולים של יומיים ולא של יום, ולכן,

הצעתך נשמעה טוב לאוזנינו אבל היא לא פוגשת את

ביסודי, כיתות א', ב', ג', ד' יום. כיתה ה' וכיתה ו' יומיים. זה מה שהוא אמר. נכון שזה יומיים אבל מאחר והמנהל גובה עבור הטיולים, אז לא לפצל את הגבייה. אם הם לא יעשו את היומיים האלה עכשיו לפני אוקטובר, אז בדיוק את זה אנחנו באים למנוע. של ו' זה טיול אחד.

טיול אחד בן יומיים כרגע אין,

זו השאלה, אם יש לינה עכשיו או אין. באוקטובר - - - אבל סימה, מה זאת אומרת? דיברנו על זה בערך בין מאה לאלפיים פעמים. אתם אומרים דברים שונים. אני שוב אומר, בעיניי, בסוף, למרות שפה אנחנו קצת מסכנים אולי ציבור הורים של ה',

הקושי שנמיט על מנהל בפיצול הזה הוא לא שווה את הסיכון עבור ההורים, בעיניי, אבל השר אתמול בשיחה הביע את דעתו. בכלל, אגב,

כשנצליח בהמשך להתכנס ולדון בזה, ולא בקיץ אלא ממש בקרוב, יש פה דברים שעד עכשיו אני לא מבין. איך בכיתה ה' משלמים 252 שקלים על יומיים, ובכיתה ו' 387 שאמרתם מקודם שזה יותר רחוק. כיתה ה' זה בלי לינה. אבל ב-ז'-ח' זה אותו סכום כמו ב-ו'. כי זה יומיים עם לינה. ו' זה בלי לינה, ז'-ח' זה לינה.

אבל דיברנו מקודם שהלינה היא לא האלמנט היחיד אלא לאן הם נוסעים, איזה שירותים מקבלים, לאילו מקומות הם נכנסים, אחרת אי אפשר להסביר את ההבדל בין א'-ב' ל-ג'-ד', אתם מבינים? תשלומי טיולים לא עודכנו, לדעתי, מעל עשור, נכון?

תגביר את הקיצוץ של המשרד בשנה הבאה.

מוסיפים בכיתה י"ב עוד יום, זה מכפיל את הסכום של יומיים. יש פה מספר דברים שנצטרך להתעמק בהם אבל זו לא העת. בואו, חברי הוועדה, בואו תגידו - - - אבל אני רוצה לראות את זה ביחד עם הדברים האחרים. חבר הכנסת יוראי, זה לא מכפיל. מ-387 ל-616 זה קצת יותר מ-50%, זה לא מכפיל את הסכום,

אמרתי משהו עקרוני, כלכלה, שלמה קרעי. בין 400-600 זה בדיוק 50%. זה לא 50%. אז זה קצת פחות, זה 387 וזה 616. חבר'ה, זה לא הנושא.

אני לא רוצה לקבל החלטה רק על הטיול, אני רוצה לראות את החבילה כולה. איפה המסיבות הכיתתיות?

אנחנו מצביעים סעיף סעיף. אני עובר על הפרטים, חברים, בסדר? כדי לוודא שכולנו סגורים ואני גם אומר את מה שאני רוצה להעלות להצבעה. אנחנו נצביע סעיף סעיף, נכון? אני מקריא את הכול, בואו נוודא שאנחנו בהסכמה.

אתם יכולים להתנגד אבל בהסכמה על ההבנה של הפרטים. יש שתי שאלות שהועלו ואני גם העליתי, בישיבות הקודמות, יותר מפעם אחת. רם, אני לא רואה פה מענה והשאלות האלה מבחינתי הן קריטיות.

בנוסף למה שנאמר קודם.

לגבי הנושא של חתימת ההורים וההסכמה שלהם. אני אתמול נתתי דוגמה מני רבות על כך שוועד הורים בבתי הספר נותן הסכמות - - - אוקיי, טוב שאמרת, אני אתייחס. זה דבר אחד. הדבר השני, איסור על גבייה בבתי ספר שלא החזירו כספים שלא היה בהם שימוש בשנת הלימודים הקודמת. אלה שני דברים שחייבים להיות לטעמי, בניסוח הזה. אני רוצה רגע להגיד משהו. אני גם אדבר על סעיף המלגות. צריך להפריד בין דברים שאנחנו מאשרים שהם חלק מהתשלומים, לבין התנהלות שאני מסכים איתך מאוד שאנחנו צריכים לחתור לשנות אותה. במובן הטכני אנחנו לא מצביעים עכשיו על היכולת של בית ספר לגבות אם הם לא גבו,

לא לאפשר לשלם אם לא גבו. טכנית, אין לי כרגע את הכלי, הוא לא קיים. אני נוטה לחזק את דבריך ולהגיד, שאני מתכוון לעשות הכול, פה בוועדה, כדי לוודא שאנחנו עוקבים אחרי האופן שבו בתי הספר החזירו את הכסף להורים, זה סעיף אחד. סעיף שני, גם הנושא של חתימת ההורים. אם נציג פה, ואני מתכוון לאסוף הרבה, אם נציג בתי ספר שבהם יש פערים בין מה שהמשרד חושב שקורה לבין מה שקורה, אנחנו נדע להתמודד עם זה בצורה הרבה יותר טובה. אני 'על זה' לחלוטין, אנחנו כבר הולכים לקבוע עוד מעט עוד דיון, כדי לוודא את ההשפעות של ההחלטות שתיכף נקבל פה וגם,

התשלומים הוחזרו. הרי זה מאוד משפיע על כל התפיסה שלנו, אם אנחנו רואים שהם הוחזרו או לא הוחזרו. מסכימים איתי?

רם, אני רוצה לשמוע גם מהנהגת ההורים. שמענו את מרום קודם. מצד אחד, אנחנו צריכים היום להגיע לאיזושהי החלטה כדי לאפשר למערכת לצאת לדרך ולמנהלים לגבות.

הם אומרים: אנחנו לא מסכימים לסיכום שהיה אתמול, אז אני רוצה לדעת מהי כרגע אבן הנגף. בבקשה, מרום. אבן הנגף פשוטה, הם רצו בצדק - - - אני רוצה לחזור על הדברים שלי. אנחנו רצינו שימשיך הסבסוד שהתחיל בשנתיים האחרונות והוא יגדל מעבר ל-20 מיליון שסובסד. אני מקווה שקרן המלגות עומדת באמת על 120 מיליון כמו שסוכם אתמול ואני אשמח לשמוע את זה מהמשרד, שיעזור להורים החלשים. אנחנו ציפינו שימשיכו לסבסד, שהמשרד ימשיך לסבסד תשלומי הורים בעוד שלב בתוך הדבר הזה. ברגע שהדבר הזה לא קרה, אני חושב שאנחנו לא מסוגלים לתמוך בדבר הזה. אם כבר אני מדבר אני רוצה להתייחס לטיולים. אני חושב שמכיתה ה' ואילך חייב להיות פיצול בתשלומים כיוון שהטיולים כרגע יהיו טיולים יומיים ולא יכול להיות שאנחנו נגבה בתחילת שנה על כל השנה טיולים, אחרת אנחנו מגיעים לסוף שנה ומנהלים צריכים להתעסק עם החזרי תשלומים.

זה לא פחות מורכב להתעסק בהחזרים האלה מאשר לגבות בפעמיים. ואני לא בטוח שלגבות בפעמיים זה לא עדיף. כל ההתעסקות הזו של ההחזרים היא מאוד מאוד מורכבת ואם תעברי על בתי הספר במדינת ישראל, אני מוכן להתערב איתך שמעל 50% מהם, ההורים הסכימו לדחות את ההחזר לשנה הבאה. בתקופה כזאת שיש לנו 700,000 מובטלים זה לא משהו שאנחנו צריכים לתת לו יד ואנחנו צריכים באמת לגבות רק מה שיוצא בפועל. יש הרבה מאוד אנשים שקשה להם והם גם מתביישים ואסור לנו להביא אותם למקום הזה של המבוכה.

גור מבקש להתייחס. גור בבקשה. בקצרה, חברים. אני חייב לזוז. הבטחתי לחברי הוועדה שאנחנו מצביעים ממש הרגע.

גור, יש לך התייחסות קריטית? אני רק עונה למה שאתה אמרת קודם לגבי הסיפור של ה' ו' מול א' ד'. נכון ש-ה' ו' זה יומיים, בסוף זה רק יומיים. הסיפור היותר גדול הוא בתיכונים. ואם אתה מוריד את זה אתה חסכת למנהל היסודי את כל ההתעסקות הזאת, את כל הסיפור הזה של לשלוח פעמיים וכל הבלגאן הזה, מעבר - - - היכולת שלו מבחינה תקציבית. אמירה אחת עקרונית ואחרי זה אני עובר על הפרטים. נצביע על זה כמקשה או שנפריד. אמירה עקרונית שבעיניי הדבר המשמעותי שהצלחנו לחולל השנה, וזו בעיניי הבשורה המשמעותית גם להורים, היא שאנחנו שומרים את הכסף. חצי מהכסף אנחנו שומרים אצלם ולא מעבירים אותו לבתי הספר. כמובן לאור קורונה, שאנחנו מבינים שהרבה מהדברים לא יקרו. לכן אם אנחנו רגע מסתכלים על התמונה הכללית, יש כמה מאות מיליוני שקלים שנשארים בכיס ובחשבון הבנק של ההורים בישראל, במקום לצאת עכשיו מההורים, כי זה מה שהיה קורה אם היינו מאשרים. בעיניי זו הבשורה המשמעותית שאנחנו, כחברי ועדה, הצלחנו ליצור ביחד, בהסכמה משותפת, בימים האחרונים, במיוחד ביממה האחרונה, עם משרד החינוך. ספציפית, אגב, אני מדבר על הסעיפים של סל תרבות, של"ח והטיולים עם הפיצול שנעשה בין עד-יסודי לעל-יסודי. בנוסף, מרום ציין את זה ואני רוצה לוודא שזה רשמי, גם משרד החינוך אומר את זה, הוצף פה בשבוע שעבר על ידי משרד החינוך, שקרן המלגות ירדה לאור תקציב משרד החינוך ל-55 מיליון, אבל בהסכמה בינינו, אנחנו מעלים אותה עד ל-120 מיליון.

לשָם ה-20 שההורים החליטו,

בשיתוף בין כולנו, שה-20 התוספתיים במקום להיות במסיבות עוברים לקרן מלגות. זה מה שההורים חשבו שהכי נכון לעשות עם הכסף ואנחנו מכבדים אותם. לאחר קיצוצים - - - עומד על 35 מיליון, 20 הוא הפער ממקורות המשרד להגיע ל-100 ועוד ה-20.

גדלו המלגות, אז בוא נעשה כך. שלושה דברים, גדלו המלגות, חלק מההפחתות שדובר עליהם בדיונים הקודמים,

סל תרבות, ה-15% של תשלום מרצון והדבר היותר דרמטי שהוא רק חצי מהתשלום שמגיע לאישור עכשיו בוועדה, בשלושת הסעיפים הכבדים לתשלום, של סל תרבות, של"ח וטיולים. זה בעצם מהות המתווה, שאנחנו עושים בטיולים הפרדה בין יסודי לעל יסודי. אם למי מחברי הוועדה יש עוד שאלה אז תשאלו ואם לא אני מציע שנצביע על זה כמקשה אחת. עוד פעם, לפי מה? לפי מה שאני מבין כן בסמכות המשרד לדרוש דוח על הגבייה של שנה שעברה כתנאי לגבייה. זה לא בסמכותכם? תראו, הגבייה לשנת הלימודים הבאה מסתיימת. אחר כך יש בקרה. אם אנחנו רואים שבית ספר לא התנהל נכון, אנחנו יכולים להגיע איתו גם לסנקציות. האגפים של גור, לדוגמה - - - יכולים להגיע לסנקציות, משלילת תקציב ועד - - - אבל אי אפשר לשתק את בית הספר ולומר לו: עד שאנחנו לא רואים אחד לאחד אל תגבה עבור שנה הבאה. חלק מההחזר, על פי התקנות, ההורים יכולים לבקש, במקום לקבל את הכסף, לנכות את היתרה מהתשלום של שנה הבאה. הרבה בתי ספר - - - אוקיי, לא התייחסתי לזה בהצגה שלי אבל כמובן, אותם טקסי סיום, אנחנו לא גובים עליהם עכשיו בכלל. מה הייתה הנקודה השלישית? חברי הוועדה, אני רוצה שנצביע פעם אחת. אני גם רוצה לכבד את חבר הכנסת קלנר שלדעתי הוא חייב לצאת ואני רוצה לכבד את זה. אנחנו מצביעים על מה שאנחנו רואים פה, עם שינוי מאוד משמעותי, שכל מה שמופיע מכיתה ו' ועד י"ב בסעיף הטיולים, יורד כרגע בחצי.

סליחה. בסדר? לא מ-ה'. אני מבין ואני מקבל את זה שבסוף אנחנו צריכים להחליט גם בין המנהלים. מנהל בית ספר של יסודי הוא מנהל עד כיתה ו', חוץ מברמת גן, נכון? רמת גן וגבעתיים. וגבעתיים. צריך להפריד בין יסודי לבין - - - לא רק ברמת גן, גם בממלכתי - - - בסדר, אני בכוונה עשיתי את זה. רם, אפשר שאלה לפני ההצבעה? אני מבין שהגיע לוועדה כמה פעמים העניין הזה של ביטול תשלומי הורים והובטח שתהיה תוכנית להפחתה עד לפתרון הדבר. אני התייחסתי לזה מקודם ואמרתי, הגיעו - - - אנחנו עורכים על זה עוד דיון? כן, אמרתי. אני מתחייב, גם לעשות עוד דיון וגם באופן כללי, לעשות כל מה שאני יכול ואני בטוח שאתם איתי בזה, כדי שאנחנו ניצור מציאות שבה נייצר מבנה שמפחית את התשלומים. זה הכיוון, בסדר? אני יודע לדבר בשמי בהקשר הזה. זה חד משמעית הכיוון, זו תפיסת עולמי, זו תפיסת עולמם של רובנו ואני אומר רובנו כי יושבים מלא אנשים שתפיסת עולמם אחרת, אבל אנחנו נתכנס להחלטות בעניין הזה, לא עכשיו, בסדר? אני חייבת פה הערה. קודם כל אני מברכת שקרן המלגות היא 120 מיליון ₪ אבל זה לקח 120 מיליון ₪ שהיו מיועדים לכלל בתי הספר וריכז אותם לאוכלוסייה שאני שמחה לעזור לה, אבל זה אומר שזהו, הכנסנו את הסיפור של מסיבות כיתתיות - - - לא, הוא מחוק הסעיף הזה. אני ראיתי, אני ראיתי. אני מדברת גם על הטווח העתידי. לא, כרגע הסעיף הזה מחוק. אין פה, אין מסיבות. להיפך, מבחינתי אנחנו ב-win win, גם אנחנו לא מאשרים את המסיבות כי אין כרגע וגם אנחנו וידאנו שקרן המלגות גדלה.

מבחירה ובברכה, לקחת 20 מיליון כדי לסייע למשפחות שקשה להן, אבל תגיעו לשנת הלימודים הבאה אז התחלנו מאפס - - - הערה טובה, נכנס לפרוטוקול. אוקיי, חברי הוועדה, אנחנו מעלים את זה להצבעה. בדיוק כמו שעכשיו אמרנו. כל האמירות שנאמרו פה נכנסות לפרוטוקול, מי בעד לאשר את המתווה של תשלומי הורים לשנה הקרובה? שבעה חברים, מי מתנגד? מישהו נמנע? הצבעה בעד, שבעה אושר אוקיי, אני שמח, קצת נרעד, לברך שאישרנו את המתווה. כמו שאמרתי, גם בזום, מי שרואה אותנו, יצרנו פה משוואה שונה לחלוטין ממה שהייתה בשנים האחרונות, שבה מאות מיליוני שקלים נשארו אצל ההורים ולא יצאו למנהלים ובתי הספר. אני מאוד סומך על המנהלים, באמת, שהם יידעו להתמודד עם הסיטואציה החדשה בכלל בקורונה ובוודאי סביב תשלומי ההורים. אני מודה,

למשרד החינוך, יואב פרנקל וראש המטה, שעשה עבודה מאוד מאומצת מולנו, ולא פשוט מולנו, בשבועות האחרונים, כדי להצליח להגיע להבנות,

באמת תודה, גם גור וכל מי שאיתנו. כנראה, גם בהמשך השנה, יהיו לנו עוד הרבה מחלוקות אבל אנחנו נדע להצליח להגיע לעבודה משותפת. אני מתנצל בפני כל מי שבזום ואולי רצה לדבר. עם חלקכם דיברתי, גם אם לא בוועדה עכשיו, תודה רבה. אם יש למישהו משהו להגיד, אז כן.

אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, לכל מי שלקח חלק במאמץ הזה, ובעיקר לאחל הצלחה לכל אנשי החינוך ולכל התלמידים, בתקווה שתנצלו את כל התשלומים ותצאו לטיולים וסל תרבות וחיים שפויים ונורמליים. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

חברי הכנסת, סמי אבו שחאדה ועופר כסיף,

אנחנו נהיה פה כדי לדאוג שמייצרים מציאות של הפחתה. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:42.